אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, 1 בפברואר.

מירב, דבר ראשון שאני אומר זה שהיום לא היו